אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים הזמנית. אני מבקש להבהיר לפני שאנחנו מתחילים בסדר היום. היות ונשאלו כמה שאלות וראיתי גם שדיברו על העניין הזה, אני רוצה לשחזר את מה שהיה כאן בעניין של הצהרונים ובנושא של החינוך המיוחד בגני הילדים של המוכש"ר. הייתה העברה, יותר נכון עודפים של משרד החינוך בסביבות שני מיליארד שקל. הכסף הזה היה מיועד למשכורות או לדברים שוטפים של משרד החינוך. למרות כל הטענות שהיו לנו, הצבענו עבור העודפים, הצבענו פה אחד. הגשנו רביזיה בגלל הצהרונים, הגשנו כמה חברי כנסת, כשאני בתוכם. לאחר שהייתה הודעה של ראש הממשלה ושל שר האוצר שהצהרונים יסובסדו, הערתי שככל הנראה המקור יהיה קיצוץ רוחבי - אני בכלל לא שלם איתו, אני לא בטוח שאנחנו נוכל להתמודד עם העניין. מכיוון שהצהרונים סודר, ביקשתי מכל חברי הוועדה שהגישו את הרביזיה לבטל את הרביזיה, כשאני בתוכם, וכך היה. התקשרתי לחברים. עם מי שהיה דיברתי במישרין, אל כל היתר התקשרתי. כולנו ביטלנו את הרביזיה כי הצהרונים סודר. יש שתי העברות של משרד החינוך שעליהן לא דנו בכלל, לא הבאתי אותן לדיון. אמרתי שעד שלא יטופלו הדברים שאנחנו העלינו, להוציא את עניין הצהרונים, אנחנו לא נביא את זה. כנראה שהאמת היא כבר לא נר לרגלי אף אחד, במיוחד כשמדובר בערב בחירות, כי אמרו שהעברתי בחשאי שני מיליארד שקל למשרד החינוך. אני בגלוי לא אעביר להם, אז בחשאי אני אעביר? זה היה על השולחן, זה הוצבע, זה הטיפול השוטף שלהם. אני רק מבהיר, שתי העברות של משרד החינוך עדיין לא הובאו לדיון. קיבלתי ממך מכתב על כך שאתה מבקש דיון על העניין הזה. אחרי שמנכ"ל משרד החינוך הצהיר לפרוטוקול. אני אתן לך. אתה ביקשת על זה הצעה לסדר? לא על זה, על משהו אחר. בנושא הזה אני סומך עליך, אדוני היושב-ראש, אני מגבה אותך לחלוטין. אתה היחיד באזור. גם אני מצטרף. יש לנו קושי גדול עם עצם העובדה שהמדינה לא מתפקדת. אני צריך לבקש אישור לדון על דברים אלמנטריים שבימים כתיקונם אני מביא אותם מיד, אני יכול לדון עליהם, אנחנו יכולים לקבל החלטות, להתפשר, לריב. פה כלום, שום דבר, שקט. אדוני היושב-ראש, אני מבקשת להעלות פה הצעה לסדר בנושא העיר עכו. אנחנו אמנם יצאנו לבחירות, כל המדינה כבר בבחירות תקופה מאוד מאוד ארוכה, אבל המצב מתגלגל בנוגע לכל מה שקשור להטבות המס של העיר עכו. העיר הזאת קורסת. היא קורסת, כי מעמד הביניים לא מגיע אליה,

לעיר נהריה. זה מצב שהכנסת כן חייבת לטפל בו עכשיו. כל פעם מגלגלים אותם עוד חודש, עוד חודש, אומרים

זאת בדיוק הבעיה.

אני רוצה לנהל דיון על הטבות המס של העיר עכו. פנית אלי, דיברת איתי, כתבת לי. אני לוקח את הדברים שלך

עשינו טעות. לא יהיה יותר, לא יהיה דיון על עיר אחת. אם יהיה דיון, יהיה על הכל יחד, וזה יהיה. מה אני אעשה שאני לא זה שקבעתי את הבחירות.

המסעדנים משדרות.

אף אחד לא עוזר שם לבעלי העסקים.

לדבורנים,

אם הימים היו רגילים, עם המסעדנים הייתי יכול לקיים דיון, הייתי יכול לעשות משהו. מה יקרה למסעדן שלא ישרוד עד אחרי הבחירות? מה את רוצה שאני אעשה? את רוצה שאני אתפלל? אני אתפלל. אני עשיתי את הבחירות? ההצעה שלי לסדר הייתה בדיוק בנושא הזה, בנושא של המסעדנים. המסעדנים, ליבי איתם, אני רוצה לעזור להם, הלוואי והייתי יכול. מה אני אעשה עכשיו? העניין הוא לא רק מסעדנות, מדובר בראייה כוללת של פיצויים לעוטף. אם אתה רוצה שאני אתן עכשיו נאום של שעה למה המסעדנים צודקים,

מה אני אעשה עם זה? אני יכול לדבר עד מחר בלילה, אבל מה אני אעשה, מה היכולת שלי, מה התקנון מאפשר לי לעשות? אני מתחנן לוועדת הסכמות על כל מיני נושאים שהם דחופים לי,

בוא נערוך על זה דיון. את הדיון אישרתם? אם הנושא של מסעדנים יעלה, אנחנו נאשר דיון בוועדה. ומה נעשה עם זה? ברור שזה נושא כבד. תודה רבה, אני מודה לכם. מינוי מנהל כללי למשרד מבקר המדינה בהתאם להוראות סעיף 12 וסעיף 41(3) לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959. אדוני המבקר, אני מברך אותך על התפקיד החשוב שנבחרת אליו - תפקיד שיש לו משמעות ציבורית עצומה במשטר דמוקרטי, תפקיד רב חשיבות. בכל השנים שהיה לנו קשר עם מבקר המדינה היינו ועדת השירות של משרד מבקר המדינה - על העובדים, על כל מה שנלווה לעניין. אני מברך אותך שתצליח בדרך הזאת. אתה מבקש למנות מנהל כללי למשרד מבקר המדינה. בבקשה אדוני המבקר. תודה אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חברי הוועדה. אני אציין גם את יושבת-ראש הוועדה לביקורת המדינה לשעבר, חברת הכנסת יחימוביץ. מה שאני מבקש להביא לאישורכם זה את מינוי המנהל הכללי, מר ישי וקנין. הבחירה שלי בישי מתבססת על הרקע המקצועי שלו.

שקיבלתי, המלצות חמות, ואחרי שבחנתי מספר מועמדים. הרקע הכללי של ישי בביקורת בשנים האחרונות הוא רקע שהחל כמפקד יחידת המבקר הפנימי של צה"ל וכסגן מבקר צה"ל בין השנים 2012-2016. הוא כיהן כמפקד היחידה. הוא זה שהקים את מערך הביקורת בצה"ל, שזו יחידה חדשה. הוא מיסד את כל תהליכי הביקורת, ריכז צוותי ביקורת של מאות מבקרים, בנה את הקודים של היחידה, את מערך ההדרכה. מבחינת הרקע המקצועי שמוצע - הרקע המקצועי הוא רקע עשיר של עיסוק בביקורת. שוחחתי ארוכות עם הממליצים. הממליצים הם גם אלה שהיו ממונים עליו, בראשם הרמטכ"ל היוצא, וגם מבקר צה"ל, אילן הררי, שהיה הממונה הישיר. שוחחתי גם עם אנשים שעבדו תחתיו, למשל עם מבקר חברת "טבע", ערן רופל, שהיה איש מילואים ביחידה. שוחחתי גם עם מבוקרים, למשל עם אלוף פיקוד צפון דאז, האלוף סטריק. כולם ציינו את היושר, את היושרה, את העמקות, את היכולת לראות תהליכים רחבים, את היכולת לתכלל את הביקורת, את היסודות של ביקורת שהיא מכבדת מחד אבל מאידך נוקבת ועומדת על כלל האמיתות וכלל הבחינה של התהליכים. דבר נוסף שמאוד התרשמתי מישי זה בהיבט של בחינתו את כל נושא הביקורת, כיצד הוא תורם למבוקר, מה הביקורת תורמת. תודה רבה אדוני המבקר. מר וקנין, אנחנו, חברי הוועדה, מתבקשים לאשר אותך כמנכ"ל. אתה יכול להגיד במשפט אחד למה לתמוך בך? אני בא לתפקיד הזה מתוך כוונה להוסיף ערך לכל מה שהמדינה והממשלה צריכות לעשות. אתה חושב שתוכל להשתלב בעניין הזה, אתה מכיר את הנושא הזה של משרד מבקר המדינה? אני איש של מינהל ציבורי גם בתואר ראשון, גם בתואר שני, גם בלימודי ביקורת. התחככתי עם הנושא הזה. כמובן שיש לי הרבה מה ללמוד, אבל הגישה שלי היא גישה של להוסיף ערך ולשפר את הארגון ככל שניתן. אני רוצה לברך

מבקר המדינה, את מתניהו אנגלמן, וגם אותך ישי, אני בטוחה שאתה איש מצוין. לבוא מתוך מערך הביקורת של צה"ל זה בית ספר מאוד מאוד משמעותי, זה גוף ענקי ומורכב לביקורת. המבקרים שהגיעו מתוך המערכת הביטחונית הם בדרך כלל מבקרים מאוד מאוד מנוסים. המבקר עוסק בהרחבה רבה בנושאים ביטחוניים. הנושאים הביטחוניים אמנם לא נידונים בוועדת ביקורת, הם נידונים בוועדה החסויה, אבל אני מודעת למורכבות של זה. אני מאחלת לך המון בהצלחה, וגם לך אדוני המבקר. אני רוצה לציין שני דברים, אחד כללי ואחד פרטני. אחד, יש בעייתיות מסוימת במינוי של אדם לתפקיד שבהגדרתו הוא בלתי תלוי. עצמאות המבקר מעוגנת בחוק מבקר המדינה שממונה הודות לפוליטיקאים. תמיד תמיד עולה החשש שמי שהפוליטיקאי הבכיר ביותר אחראי על מינויו - נתניהו הוא זה שבסופו של דבר העניק לך את התפקיד בעזרת כוחו הפוליטי - ישפיע על עבודת המבקר. ההיסטוריה מלמדת אותנו שזה לא כך, שמבקרים יודעים החל מהרגע שבו הם נבחרו לעצב את תפקידם כראות עיניהם, באופן עצמאי ובלי תלות למי שהואיל למנות אותם. אני מאחלת, מייחלת ומקווה שזה גם יהיה המצב כאן. יש לי הסתייגות מהאמירה שלך על כך שביקורת צריכה להיות גם חיובית. ביקורת היא ביקורת היא ביקורת. ברגע שמפנים משאבים לציונים לשבח או לציורי סמיילי, זה כבר נוטל משאבים.

אני אומרת את עמדתי. המבקר, בעיניי, לא צריך לתת ליטופים וחיבוקים. היה לי ויכוח עם המבקרת - - אני יודעת, יש לי ויכוח עם הרבה אנשים. אני אומרת את העמדות שלי. מאה אחוז, אני מכבד את זה. אני רק חושב שאחרי שאת עומדת בביקורת קשה והכל, מותר גם לכתוב משפט: הכל היה חיובי. משפט אחד אפשר, אני רק חושבת שצריך להיות בלנס בין הביקורת, כדי שחלילה לא נקבל דוחות שחצי מהם זה צפיחית בדבש, חצי מהם זה ביקורת. אני מסכים. לגופם של הדברים שאמרת במליאה - אתה אמרת שאחד היעדים הוא הפחתת הרגולציה. הפחתת רגולציה זה לא יעד - אולי הפחתת בירוקרטיה - כי אתה תמצא ואתה תראה בבדיקות שלך שלפעמים יש מחסור נוראי ברגולציה, שיש מקומות שאין עליהם פיקוח וחייבים רגולציה. עצם האתוס הבסיסי של יעד שציינת אותו כיעד - הפחתת רגולציה, מאוד מדאיג אותי. אני מציעה לך לבוא בראש פתוח לכל מוסד שאתה מבקר, כשאתה לעיתים קרובות מאוד תגלה שהוא מופקר, מוזנח ונטול רגולציה לחלוטין. זאת הערה תכנית. עכשיו הערה ספציפית. אני מאוד מחוברת לאנשים במשרד מבקר המדינה, אני עבדתי מולם במשך שנתיים. זה גוף מקצועי לעילא ולעילא. מדובר באנשים מצוינים, מנהלי חטיבות מקצועיים, עובדים ברמה גבוהה ביותר, עם אתוס של ביקורת. נכנסת למוסד מצוין. הגיעו לאוזניי כמה לא הייתי מדברת לו היה מדובר רק בדבר אחד טענות בקשר לראש המטה שלך בנוגע להתערבות שאינה בתחום סמכותה של משרת אמון. זו זכותך למנות משרת אמון, זה ברור לחלוטין, אני רק רוצה להזכיר לך,

את הוראות התקשי"ר שקודמך דבק בהן מאוד, קודמך ישי, כאשר הוראות התקשי"ר אומרות שעל נושאי משרות אמון חל איסור להתערב בעבודת הגורמים המקצועיים של המשרד, בפרט חל עליהם איסור לתת הוראות והנחיות לדרג המקצועי במשרד. זה דבר שאתה צריך לזכור. עובד בלשכת הנבחר הכוונה למשרת אמון - אינו רשאי לעסוק בענייני כוח אדם ובמינויים של עובדי המדינה, למעט מינויים של עובדים במשרת אמון בלשכת הנבחר. הגיעו אלי כמה הדים על כך שנכנסת בהמון אנרגיות ושאתה סוטה מהנוהל הזה של הוראות התקשי"ר. יכול להיות שזה חבלי כניסה ואתה עוד לא מבין בדיוק את הוראות התקשי"ר. נקווה כך. היזהר והישמר מהדבר הזה. דע לך שיש עיניים פקוחות שמתבוננות ורואות את הדברים האלה.

נקווה כך. אגב, לא אמרתי את זה באוויר, אמרתי זה אחרי שהגיעו אלי כמה הדים מכיוון לשכת המבקר. אני מניח שעדן יפנים את זה, שהוא אכן כך ינהג. אני מברך את מבקר המדינה הנכנס וגם את המנכ"ל - אנחנו תיכף נאשר את מינויו. מדובר בעבודה חשובה ציבורית וערכית מהמעלה הראשונה. שיהיה בהצלחה. השבוע יצאה כתבה, יצא פרסום על הסיפור של המשכורות של בכירי מבקר המדינה, בפרט של המנכ"ל היוצא. אני לא נכנס לדיון, אני לא שופט, אני לא בחנתי את הדברים, אין לי את הנתונים, אבל תמיד עולה השאלה במשרות שהן בלתי תלויות באף אחד: מי ישמור על השומרים. אנחנו. אנחנו מאשרים את המשכורות של עובדי מבקר המדינה, אנחנו מאשרים את התקציב, אנחנו מאשרים קבלת עובדים. תהיה ערני. כמו שהגעת ערני לכל הדברים האלה, תהיה ערני גם כשיגיע הדיון הזה. אנחנו לא קובעים את זה. ועוד איך אנחנו קובעים. אנחנו נאשר את זה, אלא אם כן יהיו ערניים. כדי להסיר לזות שפתיים, ואני יודע שהמבקר נכנס בטוהר כפיים עם כל הכוונות הטהורות והטובות, צריך לתת את השקיפות הזאת. המבקר אמר ב-2006 לבנק ישראל: תחזירו משכורות וכל מיני תוספות שקיבלתם. שלא יגידו עכשיו: טול קורה מבין עיניך. שיהיה שקוף, שיהיה מקצועי. זה מגיע לוועדה, שלמה. אתה יכול לקבל החלטה, אתה ועדת השירות.

כשזה יגיע לוועדה נדון בזה. אני רוצה לברך את המבקר ואת המנכ"ל הנכנס. אני רוצה להתייחס לפרסום שפורסם ביחס לתנאי המנכ"ל היוצא, מבלי להתייחס אליו ספציפית. אנחנו יושבים פה מתוקף היותנו מחליפים של ועדת השירות בכל הנוגע למבקר המדינה. לפי מיטב הבנתי, כפי שאני הבנתי את זה, הייתה ועדת חבש שקבעה את מה שקבעה לגבי המנכ"ל היוצא,

אחרי שנחתם איתו חוזה. אני לא יודע אם הגיעו לכאן לדיון מסקנות הוועדה. אני לא יודע אם הוועדה הזאת ביושבה כוועדת שירות של מבקר המדינה אישרה את אותן מסקנות ועדה שעל פיהן המבקר שפירא נתן החזרים מופלגים לאותו מנכ"ל. אני רוצה לדעת היום, כשאנחנו מאשרים את המנכ"ל החדש, מה שכרו,

האם באותו חוזה מיוחד שהוא חותם עליו, ככל שהוא חותם על חוזה מיוחד, חלים עליו אותם תנאי פרישה מופלגים שקיבל המנכ"ל היוצא, והאם יש אפשרות לאפשר למנכ"ל שחתום על חוזה בתחילת דרכו, בסוף הדרך, כשהוא פורש, לסטות מהחוזה הקיים ולתת לו תנאים שלא כתובים בחוזה שהוא חתום עליו. אני יכול לבקש מהמבקר שיתייחס לעניין הזה, אבל אנחנו עוסקים במינוי מנכ"ל. אתה ממנה אותו יחד עם תנאים. אני לא ממנה אותו עם תנאים. אני ממנה אותו. לגבי תנאי שכר, לגבי כל הדברים האלה, אנחנו נקיים דיון. על פי איזה תנאים הוא מתחיל מחר לעבוד? משרד מבקר המדינה נוהג בשקיפות. כלל תנאי השכר של עובדי המבקר נמצאים וגלויים באתר של המבקר, מעבר לכך שהם באים לדיון בפני ועדת הכספים. הנושא הזה של שכרו של המבקר נידון על ידי מבקר המדינה הקודם, כשאני מבין שבמסגרת התקציב הוא הוצג בפני הוועדה פה. מר וקנין ציין בפניי שהמוטיבציה המרכזית שלו באה מתוך שליחות ציבורית והוא יקבל כל החלטה בנושא שכרו, כך שזה לא הנושא הרלוונטי בהקשר הזה, מהבחינה הזאת. לא סיכמתם על תנאי שכר? הוא חותם על חוזה אחרי המינוי. לגבי מבקר נכנס, ואני עכשיו מתייחס אלי, יש מבקר יוצא שקיבל החלטה לאחר שהנושא הזה נדון בוועדה ציבורית. לא סיכמנו על תנאי השכר, זה בתשובה לשאלה שלך. המועמד אמר לי שכל מה שאחליט כמבקר הוא יקבל.

זו המוטיבציה, זה מה שנאמר בינינו, זה מה שאני מביא לכם

אגב, אני חושבת שהוא צריך לקבל שכר גבוה, שלא יהיו אי הבנות. זאת צריכה להיות משרה מתוגמלת היטב. בתנאי הפרישה. אתה שאלת על תנאי הפרישה. זאת שאלה נכונה. בנושא תנאי הפרישה של המנכ"ל - תנאי הפרישה של המנכ"ל הם בהתאם למקובלים, לא מעבר לכך. אני

את מבקר המדינה החדש. מצטרפים לברכות. מי בעד אישור המנכ"ל ישי וקנין, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע? הצבעה בעד פה אחד נגד אין נמנעים אין אושר. המינוי של ישי וקנין למנכ"ל משרד מבקר המדינה אושר על ידי ועדת הכספים פה אחד. אני מברך אותך שיהיה לך בהצלחה. תתכונן לזה שבמערכת הציבורית, במיוחד בעידן שאנחנו מצויים בו, יש עין פקוחה על כל מה שקורה. אני מאחל לך שתעמוד בזה בהצלחה. אני מאחל לך, אדוני המבקר, שהמינוי הזה שבחרת בו ואנחנו אישרנו יהיה מינוי טוב, שיהיה לך סיעתא דשמיא. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 10:34.